על סדר היום חילופי אישים בוועדת המשנה לעניין פרק י' כולו (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט) מתוך הצעת

אנחנו מחר מקיימים ישיבת מעקב בנושא של קצ"א כאשר חלק מהישיבה, עד שעה 10:30, תהיה חסויה. בוועדת המשנה החסויה חלים שני שינויים כאשר האחד הוא שפרופסור טרכטנברג עזב את הכנסת וממילא נעדר מקומו בוועדת המשנה ואמרו לי במפלגת העבודה שהם מבקשים להכניס את חבר הוועדה עמר בר-לב שייכנס במקום טרכטנברג. זהבה גלאון עזבה את הכנסת, לצערי הרב, היא הייתה ממלאת מקום, ובמקומה ייכנס לוועדה מוסי רז והוא יהיה ממלא מקום. מי בעד אישור ההודעה שמסרתי? הצבעה בעד, פה אחד ההצעה לחילופי האישים נתקבל. האישור ניתן. צריך להזמין אותם לישיבת ועדת המשנה שתתקיים